שלום, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. היום התשיעי בנובמבר 2021, ה' בכסלו התשפ"ב. נושא הישיבה טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס' איזה מספר אנחנו? כלשהו. כל שנה המספרים רצים מחדש בחקיקת משנה. אנחנו בדרך כלל אומרים: תיקון תקנות התעבורה בנושא פסילת רישיון בת תשעה חודשים ודחיית ביצוע אמצעי תיקון באופן מקוון. מה שאיתי אמר. תקנה 549(ג), התקנה הראשונה, קובעת שנהג שצבר לחובתו 36 נקודות - - - האם תוכלי להציג באופן כללי את התיקון, ולאחר מכן אנחנו נקרא סעיף, סעיף ואתם תסבירו כל סעיף? אני בשלב של ההסבר. - - היא קובעת שנהג שצבר לחובתו 36 נקודות, יחויב בפסילה לשלושה חודשים ובמבחן עיוני. נהג כזה צבר קודם לכן 12 נקודות תקפות וחויב בביצוע קורס בסיסי בנהיגה נכונה ועבר מבחן בסוף, אחר כך הוא צבר 24 נקודות, חויב בקורס ייעודי ומבחן בסופו, ואז בנסיבות האלה, אחרי בחינה של העניין, מצאנו שאחרי שהוא ביצע כבר מבחן אחד אחרי הקורס הבסיסי של 12 נקודות והקורס הייעודי של 24 נקודות, אין עוד טעם לחייב אותו, אחרי שהוא צובר 36 נקודות, בעוד ביצוע מבחן תיאוריה אחרי הפסילה של השלושה חודשים. ב-20 באפריל תיקנו את התקנה וחייבנו אותו רק בפסילה לשלושה חודשים, אבל אחרי הערות שקיבלנו, בין היתר מהייעוץ המשפטי של הוועדה, מצאנו שאנחנו צריכים לתקן את התיקון הזה גם באמצעות ועדת הכלכלה, ולכן אנחנו ביצענו אותו כבר באמצעות חתימת שר ועכשיו מבצעים אותו באמצעות הוועדה. ולמה אנחנו רוצים את זה? אני מבין מה שאת אומרת על הנהג, אבל אם היינו רוצים להקשות על מי שקיבל 36 נקודות ודווקא לגרום לו לעשות עוד מבחן, האם זה עושה איזשהו נזק מבחינה רגולטורית, בירוקרטית, זה פוגע במכונים? באחרים שמחכים לתור? צריך לזכור שאנחנו קוראים לזה גם בתקנה אמצעי תיקון.

לא אחת נדרשנו פה בוועדה להסביר אמרו לנו: תגידו את האמת, זה אמצעי תיקון או עונש כפול ומכופל כדי ללמד לקח? זה אמצעי תיקון. צריך לזכור שאדם שהגיע למצב הזה הוא אדם שעבר 24 שעות של הדרכה תיאורטית בכיתה face to face עם עברייני תנועה כמותו, עם הפקת לקחים,

הוא עבר שני מבחני תיאוריה הרבה יותר משמעותיים מהמבחן הזה של התיאוריה, שעושה אותו גם מי שבא להיות נהג חדש, so called כרטיס הכניסה לעולם הנהיגה. לכן חזקה עלינו שאם רצינו להשיג את ההישג של תיקון רחב תיקנו. יתרה מזאת, מחקר של הטכניון מ-2017, קובע שאמצעי התיקון מדוגמת קורס שמתבצע מתקן דרכיו של נהג לפחות לשנה ותשעה חודשים מיום שהוא סיים את הקורס, זאת אומרת: הוא חוזר להיות נהג נורמטיבי לפחות במשך שנתיים. תוכל לשלוח לי את זה?

לכן התיאוריה הזאת קודם כל היא מבחן שלמעשה נהג שנוהג יותר מכמה חודשים עובר אותו, אין פה איזה אתגר, לא קוגניטיבי ולא אחר לנהג; יתרה מזאת, מדובר על עומס על המתקנים, שלמעשה צריכים לאכלס נהגים חדשים ונהגים שבאים כדי לשדרג את רישיון הנהיגה. אין בזה באמת כל תועלת, ולכן כבר מזמן הגענו להבנה הזאת. לשמחתי, ערב הקורונה גם קיבלו את עמדתנו. אנחנו הצלנו הרבה מאוד רישיונות של אנשים לתקופה שבה הממשלה העדיפה את המרחב הפרטי, ואני חושב שאין בזה שום פגיעה, אפילו קטנה שבקטנות, בהיבט של המשתמשים בדרך. זה עושה סדר, וזה הופך את זה לאמצעי תיקון, ולא לנטל על האזרח.

יש למישהו שאלה? אני אגיד באופן כללי, שבעקבות הערות שהעברתי למשרד התחבורה, הנוסח של התקנות תוקן. אני אגע בתיקונים תוך כדי ההקראה ואסביר את מידת הצורך. אתה מעוניין שנעבור את הכול ואז נקריא הכול ביחד,

אני מציע תקנה, תקנה, שמיעת הסבר. מבחינתי זה בסדר, אפשר להקריא את זה. איתי, אני צריכה להקריא את זה אחרת, אם אנחנו מורידים את 549(ד), אני צריכה לשנות את הרישא. את קוראת את מה שנשלח לוועדה והופץ לחברי הכנסת ולמוזמנים. תוך כדי ההקראה, את יכולה להגיד שאת מבקשת לחזור בך מאחד התיקונים, אבל הנוסח שכרגע מונח על שולחן הוועדה זה הנוסח שאתם העברתם והופץ ביום ראשון.

טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"ב-2021 בתוקף סמכותי לפי סעיף 69א(ב) לפקודת התעבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 549 1. בתקנות התעבורה התשכ"א- 1961 (להלן-התקנות העיקריות), בתקנה 549- במקום תקנת משנה (ג) יבוא: "(ג)נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורשות הרישוי תחדש את רישיונו בתום התקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו"; תסבירי את מהות התיקון. זה התיקון שדיברתי עליו. אני אגיד כאן לגבי מקור הסמכות להתקנת התקנה. התיקון לתקנות שכרגע הוקרא, פורסם באפריל 2020 מתוקף סמכות לפי סעיף 13 לפקודת התעבורה, שאינו מחייב אישור ועדה. להבנתי, נפלה כאן טעות, מכיוון שהנושא שבו עוסק התיקון כן מחייב אישור ועדה לפי סעיף 69א לפקודת התעבורה, שמסמיך את שר התחבורה לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה, אמצעי תיקון שיוטלו על בעל רישיון נהיגה, שנרשמו נקודות לחובתו לפי שיטת הניקוד, וביניהם: בדיקות רפואיות,

הדרכה או פסילה מהחזיק רישיון נהיגה. התקנות האלה טעונות באופן מהותי אישור ועדה. הן הותקנו ללא אישור ועדה. אני כמובן חייב לומר שבאותה העת, לא היתה ועדת כלכלה פעילה בגלל פגרת הבחירות ורצף מערכות הבחירות שהתקיימו, אבל גם הנסיבות האלה לא מאפשרות ויתור על פיקוח פרלמנטרי מהותי שקבוע בפקודת התעבורה, ולכן אני חשבתי שראוי שהוועדה תדון ממש בתיקון עצמו, כי מה שמשרד התחבורה הציע היה לתקן את התיקון, כלומר: לכתוב בתיקון שפורסם באפריל 2020 שבפתיח במקום לפי סעיף 13, יבוא לפי סעיף 69. אבל אין בכך די כדי לרפא את הפגם הזה, ולכן הוועדה עכשיו נדרשת שוב פעם לתיקון המהותי, כפי שהוקרא עכשיו. לגבי מועד התחילה - - - - את מועד התחילה נקבע באופן רטרואקטיבי ל-6 באפריל 20',

כי בעצם הוא תיקון מקל וזה כבר קרה וגם ניתן אישור משרד המשפטים לתחילה הרטרואקטיבית. הפגם שרציתי לרפא כאן הוא הוויתור על אישור הוועדה,

אבל תמיד תעשו שלא אנחנו נעצור אתכם כדי לשפר. כן, אבל אז לא היתה ועדה. ברור, בסדר גמור. לא סיימנו להקריא את

תקראי ואז תסבירי. (2)בתקנת משנה (ד) לתקנות העיקריות, המילים "בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך ו" -יימחקו. אני אסביר. כיום מי שנפסל רישיון הנהיגה שלו בעקבות ריבוי נקודות, זאת אומרת מי שיש לו ריבוי נקודות, מגיע לתשעה חודשי פסילה אוטומטית של רשות הרישוי, פסילה משמעותית. כדי לראות מישהו שנפסל בבית משפט לתעבורה לתשעה חודשים, אלה צריכות להיות עבירות ממש ממש קשות. זה הוא כלי משמעותי. כאשר התקינו את התקנה הזאת לפני המון שנים, התכוונו באמת לעסוק ברצידיוויסטים, בעבריינים מועדים, בכאלה שבאופן פתולוגי מסכנים את עצמם ואת המשתמשים בדרך ביודעין ובכוונת מכוון. ואז שלחו אותם, או עד היום שולחים אותם - -? - - למכון הרפואי לבטיחות בדרכים. שנמצא איפה? הוא שייך למשרד הבריאות, אבל הוא כמובן הרופא המייעץ שלי כחוק, הוא הרופא המוסמך מבחינתי והוא מייעץ למשרד התחבורה. איפה הוא יושב פיסית? הוא פיסית בתל אביב. הוא מפעיל כמה זכייני משנה במספרים מאוד מאוד מצומצמים,

זאת אומרת: העברת התיקים ממנו היא במספר מאוד מצומצם ביחס לכמות שהוא מותיר אצלו. כמה כאלה יש בשנה? עד לפני ארבע שנים, היו כ-42,000 אזרחים מגיעים לחוויה הזו במכון הרפואי. יש 42,000 עם פסילה? לא, בתוכם היו גם כאלה שביקשו רישיונות כבדים. שם מחויבים להעביר אותם בדיקות מהסיבות המובנות, אוטובוס ורכב כבד, אבל אז בזמנו היתה קרן טרנר המנכ"לית והבנו שמשהו פה לא מסתדר, כי התהליך שם לקח שנה שלמה,

בגלל פקק? פקק זו מילה עדינה למה שחווינו. בהחלטה שלנו, מכסף של משרד התחבורה, מבלי לסלוק את האגרות של הבריאות אלינו, שמנו חמישה מיליון שקלים ויצאנו למכרז בזק ולקחנו חברה פרטית. בזמנו התחילה את זה חברת מדיטון מרכזים רפואיים. קיצרנו את זמן ההמתנה. אבל זה לא מסתדר עם מה שאמרת מקודם, שיש זכיינים פרטיים,

יש זכיינים למשרד הבריאות,

הם בודקים את האנשים הרגילים. אנחנו הוצאנו מהם את כל המועמדים לרכב מקצועי, גם בגלל מצוקת הנהיגה במדינת ישראל. ומשרד הבריאות נתן לכם ולא עשה לכם בעיות? עשו בעיות, אבל הצליח לנו, לפעמים אנחנו מצליחים. עכשיו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בודק רק פסולי רישיון? בודק רק פסולי רישיון מכל סיבה שהיא. הרי מגיל 70, אנחנו חייבים למלא הצהרה רפואית, לוודא שכשירותנו תקינה. יש באוכלוסייה הזאת אנשים שכן צריכים להגיע למכון בגלל תחלואה משמעותית, יש אנשים עם פסילות רישיון נהיגה, עבירות של בתי משפט, פסילות כפי שאנחנו מדברים של תשעה חודשים, ויש אנשים שמגיעים לשם למה שנקרא התאמת רכב לנכים.

אנחנו הורדנו להם כ-12,000 בשנה. 30,000 עונים על כל מה שאתה אמרת בשנה? כ-30,000 אנשים מגיעים למכון הרפואי הזה. כמה מהם הם אנשים שהיתה להם פסילה של תשעה חודשים? אדוני, זה סלע המחלוקת.

אנחנו מבקשים להוריד את התיקון הזה, לא כי אנחנו סבורים שמהותית הוא לא נכון. גם אנחנו וגם השרה שלנו סבורים שזה נכון, אלא שמשרד הבריאות מציג נתונים שונים משלנו. אנחנו חושבים שהיקף האנשים שמגיעים ונפסל רישיונם ביחס לנטל שמוטל על הכלל הוא לא כזה שמצדיק את האירוע מסיבה פשוטה, אני אזכיר אדוני, שאנחנו מבקשים להוריד את ההליך האוטומטי, אבל עדיין תקנות התעבורה מאפשרות לכל פקיד או פקידת רישוי שמבצעים טיעון טענות למי שפסול, לשלוח אותו למכון הרפואי גם בלי אוטומט. זה אומר שכשמגיע אלי עכשיו נהג עבריין, שהפקידה אלה פקידות מסוימות, לא כל פקידה עושה טיעון טענות שרואה אותו ורואה שמדובר באדם עם עבירות של נהיגה בשכרות, רמזור אדום, הוא ילך למכון הרפואי. הבעיה המרכזית שלנו היום שעם שינוי שיטת הניקוד וההחמרה שלה, ובצדק, אדוני תומך בזה,

גם האדם הסביר שמבצע מספר עבירות, שלא צריך להיות עבריין תנועה לבצע אותן בשש שנים, יכול למצוא את עצמו מגיע למכון הרפואי.

עם תשעה חודשי פסילה?

אם אנחנו ניקח את הניקוד שמקבלים עבור עבירה של שימוש בסמארטפון בזמן נהיגה, ועבירה של נהיגה בכביש מהיר ב-40 קמ"ש מעל. אדוני, אני מחכה לראות את זה שנוסע בכביש 6 לפי החוקים, אני נוסע שם 250 ק"מ כל יום, אני מחכה לראות את הראשון שנוסע פחות. זו עבירה סבירה. אני לא אומר שזה בסדר, אבל זה מביא הרבה אנשים שהם לא עבריינים הרי מה המכון בודק, כשהוא בודק אותך פסיכיאטרית? האם יש פה פתולוגיה של אדם, שהחשיבה שלו לא בריאה.

אבל מקודם אמרת לי שתשעה חודשים זה רק מי שעשה עבירות חמורות. לא, בתוכן יש גם כאלה שעשו עבירות חמורות, אבל אין הבדלה.

ברגע שהגעת ל-X נקודות, אגב יכול להיות שכל הנקודות שלך הן על אותה עבירה שתפסו אותך שש פעמים בכביש שש נוסע במהירות של 41 קמ"ש מעל. אני לא מצדיק את זה, אבל זה שונה מאדם שנהג פעמיים תחת השפעת אלכוהול או סמים לגמרי, פה יש פתולוגיה של אדם שמבין שהוא קם בבוקר והוא יכול להרוג. מכיוון שהם מציגים נתונים, בחרנו לא להתקוטט פה על שולחן הוועדה, זה לא ראוי לשתי הרשויות לעשות את זה כאן. אם הנתונים שהם מציגים, שאני סבור שהם לא נכונים, הם נכונים, אני אעשה רביזיה בבקשה שלי. על כל פנים, אנחנו הנחנו הצעות נוספות לעניין זה. אני רוצה רק לומר שני דברים, כדי שתובן עמדת משרד התחבורה: אפס סבלנות כלפי עברייני תנועה, זה ברור לך. העמדה של השרה היא שצריך לבוא חשבון עם כל עבריין תנועה. אנחנו לא מתכוונים להקל על מי שבאמת קם בבוקר ומחליט שהוא עושה מה שהוא רוצה, ולא אכפת לו אם אני או אתה מימינו או משמאלו. אבל העניין הזה לא צריך להיות אוטומט, כל דבר שהוא אוטומט, עם הזמן מאבד מהערך שלו. הדבר השני הוא שגם אדם שחטא ועבר עבירה, כאשר הוא נענש, הוא לא יכול לעבור עוד עינוי דין, כשהתהליך במכון יכול לקחת שנה ויותר,

שנה ויותר. גם אחרי שהורדתם את הרכבים הכבדים זה יותר? כן, זה המצב. זה לא מקובל, יש בדיון גם נציג משרד הבריאות? מה סגרתם עם משרד הבריאות? מתי אתם מקבלים נתונים ואיזה נתונים? ואני מוסיף לשאלה של היושב-ראש, לא תיאמתם את התיקון הזה קודם לכן עם משרד הבריאות? כנראה שלא תיאמנו אותו בצורה טובה, או שתיאמנו אותו לא עם מי שצריך. היתה כאן הצעה לגרום לזה שלא יהיו תורים, ואתה מוריד את ההצעה ואומר שנשאר הפקק. עד מתי אתה רוצה לתת לי תשובה? אני אוריד את זה כי אתם מבקשים, אבל אני לא מוותר כל כך מהר. אני הבוקר שוחחתי עם משרד הבריאות, ואני אמרתי לו כמובן שכל מה שעשינו זה באישור של השרה שאנחנו נעתרים לדחות את הסוגיה לחודשיים לכל המאוחר, ואנחנו נצטרך לבוא לפה עם פתרון.

אנחנו הצענו גם פתרונות אחרים באמצעות הרפואה הקהילתית.

אנחנו לא סבורים שפסיכולוג או פסיכיאטר שלמדנו באוניברסיטה העברית או באוניברסיטת ת בן גוריון, דעתם או חוות דעתם קטנה או פחותה ממי שאנחנו מעסיקים. הרי כל התהליך עכשיו גם של משרד הבריאות זה רפואה בקהילה, למה שלא תעשה את האישורים האלה בקהילה?

הלוואי והיינו מסכימים על זה אתמול בלילה, הייתי רץ עם ההסכמה הזאת הבוקר. לצערי לא הסכמנו, ומוטב היה שנגיע לכאן - - - בכל מקרה אני מבין שאין בעיות, אז בוא נקבע שהוועדה הזאת מבקשת ברשותכם הסבר ודין וחשבון על הנושא של בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים עד האחד בפברואר. הוועדה הזאת לא רואה בעין יפה מציאות שבה אנשים מחכים שנה לתור. אני עוד לא נכנסתי לנושאים המקצועיים מבחינת מה נכון מבחינה בריאותית. משרד הבריאות לא כאן, זה גם לא כל כך פייר. אני נכנס לנושא העקרוני שאומר: אנחנו לא רוצים להשלים עם המצב שמישהו צריך לחכות שנה בתור כדי לקבל בדיקה. אני רק רוצה אולי להציע שככל שהוועדה תאשר את התקנה, שבמכתב שמודיע על האישור, אנחנו נבקש שעד האחד בפברואר המשרד יעדכן את ועדת הכלכלה לגבי בחינת הנושא הזה בכלל, בחינת התיקון של התקנה.

מקובל עליכם? ככל שיש צורך כמובן תביאו תיקון עד המועד הזה, אבל אם לא, תעדכנו את הוועדה ותשלחו לנו איזשהו הסבר בעניין. אוקי, אנחנו ממשיכים, או שנצביע על התקנה? אנחנו מוותרים על (2), בכפוף למה שנאמר קודם לכן, ומצביעים על החלפת תקנה משנה (ג) בתקנה 549, כפי שהוקראה.

נראה לי שכולם בעד. הצבענו אף אחד לא נמנע, יש אחד שחשב להתנגד,

נעבור הלאה. התקנה הבאה נהג שחויב באמצעי תיקון מסוג קורס נהיגה נכונה, במידה והוא לא מבצע את הקורס תוך חצי שנה, רשות הרישוי רשאית להתלות את רישיון הנהיגה שלו. נהג כזה צריך להגיע לרשות הרישוי ולבקש דחייה של ההתליה הרישיון פסול עד שהוא יבצע את הקורס.

אנחנו מציעים פה שאפשר יהיה לבצע דחיה של ההתליה באמצעים מקוונים. אני מנסה להבין.

אם רציתי לדחות את המבחן, הייתי צריך לבוא ולעמוד תור. נכון, היית צריך להזמין תור. מוזר שהתיקון הוא רק עכשיו. אנחנו הצענו אותו מזמן, היכולות הטכנולוגיות לא קמו. אגב, אם היתה פה איזה חשיבה, נגיד אדם נותן סיבה או תירוץ לפקידת הרישוי והיא מפעילה איזה שיקול דעת,

למה הדחייה היא אוטומטית? גם כאן יש תור מאוד גדול? כן אדוני. אז מה עושים עם התור? בכל שנה

מה שנקרא, בין 130,000 ל-150,000 מועמדים, שזכו להיות חלק מהנבחרת הזו שצריכה לבצע קורס. זה ברור, אנשים לא תמיד יכולים, אלה אנשים עובדים, לא תמיד השעות מסתדרות.

צריך לזכור שזה בסך הכול מתבצע ב-30 אתרים בכל הארץ מסיבות מובנות, ולכן נכון לתת לאנשים לנהל את הזמן שלהם. עוד דבר שאנחנו משיגים בזה, וזה אפרופו נושא האכיפה שאתה גם עוסק בו, מה קורה עם אלה שלא באמת מתכוונים לעמוד בזה?

כשהם לא מגיעים לקורס, הם טוענים: לא ידעתי,

זאת הטענה הרווחת, גם כשעוצר אותם שוטר. הפחתת הרגולציה הזאת עושה טוב לנורמטיביים, מי שיש לו באמת בעיה ורוצה לדחות, נכנס לאינטרנט, בדקה וחצי הוא דוחה את זה בחצי שנה. אלא ששם הוא גם ממלא checkbooks קטן ששם הוא אומר: ידוע לי שבחלוף ששת החודשים, היה ולא השלמתי את חובתי, רישיוני נפסל, אז הסיפור שלא ידעתי נפל, יש פה חזקת ידיעה. השגנו שני דברים מאוד משמעותיים בתהליך של המלחמה באלה שהם לא נורמטיביים.

ויש לכם משהו שמונגש גם לאנשים שהם פחות במרשתת?

אפשר לדחות טלפונית? יש לנו אפשרות להזמין תור גם דרך הטלפון. אנשים מבוגרים שאין להם אינטרנט, מתקשרים למוקד של משרד התחבורה ודיילת שירות קובעת להם תור. יש לנו בכמה מהסניפים הגדולים בארץ עמדת GOV עם נתב שעוזר לאנשים לבצע פעולות דיגיטליות. יש לנו כל כך הרבה מה לעשות, אבל התקדמנו בזה. אנחנו עדיין נשאיר את הערוץ הפיסי פתוח למתי מעט שבאמת לא יכולים. נמשיך לקרוא. 2. בתקנה 551 לתקנות העיקריות - במקום תקנת משנה (א) יבוא: "(א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549, על פי הפרטים שמסרה בהודעה לפי תקנה 550(א); אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549 (א) או (ב) יבוצעו תוך שישה חודשים מיום שההודעה על אמצעי התיקון נמסרה לנהג כאמור בתקנה 550, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנה זו" אחרי תקנת משנה (א1) יבוא: "(א2) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב)

תוך שישה חודשים מיום שנמסרה לו ההודעה על אמצעי התיקון לפי תקנה 550, לפנות בבקשה לרשות הרישוי לדחות את מועד ביצועו, פנה נהג בבקשה כאמור, תדחה רשות הרישוי את מועד ביצוע אמצעי התיקון, דחיה כאמור תעשה פעם אחת בלבד ולתקופה של שישה חודשים מיום שקיבלה רשות הרישוי את הבקשה, בפסקה זו - "בקשה" - לרבות בקשה המוגשת באמצעי דיגיטלי המפורט באתר האינטרנט של משרד התחבורה, בתקנת משנה (ג), בסופה יבוא: "; החליטה הרשות כי אמצעי התיקון יהיה אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב), תודיע לנהג על כך ותציין בהודעה את התקופה לביצועו, שתתחיל ביום מסירת ההודעה כאמור " בתקנת משנה (ה), במקום "חלפו שישה חודשים מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר" יבוא "חלף המועד, לפי תקנה זו, לביצוע של אמצעי התיקון שהוטלו לפי תקנה 549(א) או (ב)". התחילה מתייחסת לפסילה של השלושה חודשים שדיברנו עליה בהתחלה: 3. תחילתה של...בתקנה 1... ביום י"ב בניסן התש"ף (6 באפריל 2020). וההוראה של התחולה לגבי 549(ד)? כי זה 549(ד), אז אין לי מה לקרוא, זה לא רלוונטי כרגע. לשאלתך,

שים לב שבסעיף 2 כתבנו לרבות אמצעים דיגיטליים, ולא רק באמצעים דיגיטליים. זה אומר שייוותרו גם אמצעים של הגעה פיסית. יש לי שתי הערות. רשות הרישוי לא שוקלת איזשהם שיקולים בעת הבקשה לדחייה, זאת איזושהי הבהרה שהכנסנו בנוסח לעומת הנוסח המקורי, שבו נאמר שהרשות רשאית לדחות את מועד הביצוע. כאן אתם כתבתם "תדחה", כלומר מוגשת בקשה והיא דוחה, אין איזשהו שיקול דעת, זה כמעט אוטומטי. הצלחנו לשקף את האמת הנכוחה. מה קורה אם יש צורך בדחייה נוספת? כי כתבתם: דחייה כאמור תיעשה פעם אחת בלבד ולתקופה של שישה חודשים". לא תינתן דחייה כזאת. מה אם יש נסיבות מאוד - - - אדם שיש לו מילואים ובחינה באוניברסיטה. אני למדתי כמה תארים, לא דחיתי אף בחינה מעל לחצי שנה. אני יכולה לתת עוד 20 דוגמאות. ניתחנו את כל הדוגמאות ויותר, ניתחנו אשפוז של אדם, ועלתה על הפרק סוגיה לדחות בחודש,

שניתחנו את כל הדברים שיכולים לקרות, כולל טיפול באנשים, בסוף צריך לזכור גם שבמעלה הדרך ההשתלמות הזאת צומצמה משלושה ימים ליומיים. יש אפשרות למי שרוצה בוקר, יש אפשרות ערב, יש אפשרות מה שרוצים. שישה חודשים זה זמן סביר לאפשר את זה לאדם. דרך אגב, אני גם מזכיר שאלה שישה חודשי דחייה מעבר לשישה חודשים שיש לו, איזה אדם לא יכול להשלים את החובה הזאת? אלה שישה חודשים על השישה שכבר ניתנו לו מראש. הרי כשאני מוציא לו את המכתב, אני אומר לו: אם לא תבצע תוך שישה חודשים, תהיה לך התליה, ואז כשהוא מבקש דחיה, זה בנוסף לשישה שהיו לו. אני מבין, אבל הדבר הזה לא גורם לשיקול דעת אצלך. מתוקף תקנות אחרות, יש לי אפשרות לשיקול דעת כרשות רישוי.

כי כאן כתוב משהו מאוד מאוד דווקני: "דחיה כאמור תיעשה פעם אחת בלבד",

הדחייה נעשית פעם אחת בלבד, וכמו שאפי הסביר, יש בסך הכול תקופה של שנה. אם בכל זאת יש איזה שהן נסיבות שהן מאוד מיוחדות, מטעמים מיוחדים, רשות הרישוי רשאית לתת לו איזשהו אמצעי תיקון אחר, כמו פסילה,

תוכלי להפנות אותי מכוח מה? כן, 551(ד) קובע שרשות הרישוי רשאית במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על הנהג אמצעי תיקון אחר. אבל להטיל אמצעי תיקון אחר זה לא לדחות את ביצוע אמצעי התיקון.

דחיה לא תינתן יותר מחצי שנה, היא תינתן פעם אחת בלבד. אני אגיד מדוע. אדם שנדרשת לו דחייה מעל שנה, זה במקרים קיצוניים. יש לנו ארסנל של תשובות למקרים קיצוניים של אנשים, שמסיבות אמיתיות לא יכולים לבצע את זה: מבחן, מילואים, כבר הבנו ששנה לא תופסת. דרך אגב, הלכנו במקרה הרחב על שמירת הריון. זה דבר שיכול לקרות, שמירת הריון יכולה לקחת שבעה חודשים, אז אמרנו שגם בשמירת הריון שנה זה חלף זמן מתאים. אבל אם מישהו מאושפז שנה, או מישהו בשליחות בחו"ל ארבע שנים. אירועי חיים שקורים תוך כדי התקופה.

אם מישהו מאושפז שנה, אני לא רוצה אפילו להביא אותו לעשות את זה. יש לי אמצעי תיקון אחר לתת לו, אני לא פורס את זה כאן. מישהי דחתה ונכנסה לשמירת הריון אחרי שבעה חודשים ונשארו לו עוד חמישה חודשים. אז אני לא רוצה שהיא בשמירת ההיריון תבוא. יש לי אמצעי תיקון חליף לתת לה. מה? כל רשימת אמצעי התיקון שאני יכול לתת. כל רשימת אמצעי התיקון בתקנה 548. תנו לי דוגמה שאני אבין. אמצעי התיקון שרשות הרישוי יכולה להטיל: קורס, מבחן עיוני, מבחן מעשי, פסילה של נהג ובדיקות רפואיות. פסילה? יכולה להיות פסילה של יומיים. אם שנה זה לא התאפשר, הגיוני שיגידו: אז אתה כנראה לא יכול לנהוג. אנחנו מדברים כאן על סמכות לדחות את ביצוע אמצעי התיקון. שאלנו לגבי הדווקנות בהוראה שאומרת "דחייה כאמור תיעשה פעם אחת בלבד". אתם לא רוצים לאפשר לעצמכם קצת גמישות? יש לנו אותה בתקנה הזו שהקראנו. אבל גמישות זה מכוח פרשנות שהיא פרשנות איך נאמר? יצירתית, להגיד פסילה של יומיים? לא, להפך. ב-548 לא כתוב לנו את התקופה. בתקנה 548 נמנים אמצעי התיקון, כמו שהקראת עכשיו. אתם אומרים: אנחנו נפרש באופן מאוד מאוד יצירתי, ונאמר למשל שפסילה היא לצורך העניין גם פסילה של יום. לא, אני נתתי דוגמה. בסוף זה אמצעי תיקון. אני לא רוצה לפסול בן אדם, כי פסילה זה עונש. אני לא מתקן דרכיו של אדם בפסילה. מה עשינו בקורונה למשל? היו הרבה מאוד אנשים, שלא יכלו להגיע מסיבות רפואיות, גם אחרי שפתחנו ואפשרנו. היה לנו מודל ששלחנו לאנשים חומר תיאורטי ללמידה, והם ביצעו מבחן טלפוני. אבל התקנה הזאת מאפשרת לך את זה? כן, כי זה חליף אמצעי תיקון. שים לב מה היא אמרה, בחינה תיאורטית. עשינו את זה למאות אנשים בזמן הקורונה. אני אומר פרשנות יצירתית זה מצוין, השאלה אם זה כדאי - - - אנחנו מנסים לתת לכם את הגמישות. יש לנו אותה, אלא שאנחנו לא צועקים אותה בקולי קולות, כי אז כולם יסבירו למה הם הגיעו למצב הקיצוני, שהם לא יכולים להגיע שלוש שנים,

לא תמיד אנחנו פורסים את הכלים שלנו. לך אני יכול להגיד אותם. מעבר לפרשנות היצירתית שכבודה במקומה מונח, אפשר היה לייצר הוראה שקובעת מקרים חריגים ונסיבות מאוד מאוד מיוחדות. אבל אנחנו לא מעוניינים. אנחנו סבורים שתקופה של שנה זה זמן סביר לכל אדם סביר לבצע את אמצעי התיקון. אבל יכול להיות שתוך כדי ההארכה השנייה של השישה חודשים קורה משהו, יש כל מיני אירועי חיים בלתי צפויים, שמחייב עוד. הוא לא ידע על זה בהתחלה, זה לא שעכשיו זאת דחייה נוספת. הוא ביקש לדחות וקיבל דחייה אוטומטית, ולאחר תום ששת החודשים האלה, קרה עוד משהו בלתי צפוי. אין לכם כלים סבירים לתת לו עוד דחיה, אלא רק לקבוע אמצעי תיקון, שהוא לא בדיוק אמצעי תיקון, זאת מן פרשנות מבחן עיוני בבית או פסילה ליום. אנחנו שואלים למה לא לתת לכם כרשות את הכלי לדחות לעוד תקופה במקרים מאוד מאוד חריגים. אני אענה לך. באחת הוועדות לפני הרבה שנים, כי הרבה שנים לא היה עד עכשיו, הבאתי תיקון תקנה, שבה היתה לי סמכות לעשות משהו וביקשתי להורידו. בסוף יושב-ראש הוועדה אמר, בצדק: אני מבין מה אתה אומר, כי אם לא תוריד את זה, אני אתקשר אליך. אנחנו מכירים את הפציינטים. היתרון שלי שעוד לא היה לי פציינט אחד שביקש ממני דחיה של מעל שנה, כי היתה איזה דרמה גדולה. הפציינטים שלנו דוחים כי הם דוחים, כי לא התאים להם. גם לא היה אחד שהיתה לו סיבה לדחייה של חודשיים, גם לא היה לנו אחד שהיה מאושפז שלושה חודשים, ואיפה הבעיה? כשאני בתקנה קובע שרשאית רשות הרישוי, רשות הרישוי זה לא רק אני. רשות הרישוי זה כל אחת מ-165 הפקידות שלי שמואצלת ברשומות, ולדבר הזה אין קצה. אותו דבר כמו פסילה. אדוני, אתה מכיר את הפקדות הרישיון. בא אליך כל פעם אדם ומסביר לך שהוא עובד ומפרנס שני ילדים, יהיו שני ילדים גם עוד חודשיים. אין לזה קצה. אתה קובע את הנורמה. תמיד אנחנו יודעים לסטות, אבל הנורמה צריכה להיות ברורה לציבור. זו חובה, זה לא פרס.

סיימנו לקרוא? כולם בעד? אני רוצה לחדד עוד שאלה. בתקנה 551 כנוסחה היום, כתוב בתקנת משנה (ג) שרשות הרישוי נותנת לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו. האם ההזדמנות הזאת להשמיע טענות, זכות הטיעון, מתייחסת לכל אמצעי התיקון או רק לאמצעי תיקון היותר מחמירים של 549(ג) או (ד) שעוסקות בפסילה? זה מדבר על הפסילות. טיעון טענות זה לפסילה. אז יכול להיות שצריך לחדד כאן בנוסח, כי בתקנת משנה (ב) כתוב: נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד) שעוסקות בפסילת רישיון, רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי וכו' בבקשה להשמיע טענות, ואז בתקנת משנה (ג) כתוב: לאחר שניתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן רשות הרישוי את החלטתה. נשלח מכתב לנהג, אומרים לו שיש לו תקופת זמן של 45 יום לפנות לרשות הרישוי כדי לטעון את טענותיו. הוא צריך לפנות בבקשה, ואחרי שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, נקבע לו טיעון טענות בהתאם לבקשתו, אז הפקידה שעורכת לו את הטיעון, נותנת לו את ההחלטה. אני הבנתי את זה. אני שואל האם זכות הטיעון היא רלוונטית גם לאמצעי תיקון מסוג בחינה?

לא, היא רלוונטית לגבי הפסילה. זה מה ששאלתי, ולכן אני אומר שאולי צריך להבהיר כאן שמדובר על הזדמנות להשמיע טענות, כאמור בתקנת משנה (ב). זה הנוסח מאז שהתקינו את התקנות. אבל אתם כבר מתקנים אותה, אז הצעתי להבהיר.

אפשר להצביע? מקובל, אין לי בעיה, אתה רוצה לשנות את הנוסח?

דיברנו גם על התחילה? כן, הקראתי את זה. מה אומרת התחילה? תחילה של התקנה שהותקנה באפריל 2020 ללא אישור ועדה - - בסדר, תחילה רטרואקטיבית. - - יש תחילה רטרואקטיבית. התחילה של הדיגיטלי מהיום, התחילה של ביטול התיאוריה היא מ-6 באפריל 2020. כן,

כמובן אתם ערוכים דיגיטלית והכול? מרגע הפרסום.

קחו בחשבון שאנחנו רוצים שאנשים יעשו כמה שיותר דברים בלי שהם יצטרכו להגיע למשרדי הרישוי, בכלל למשרדים ממשלתיים, אלא אם כן הם ממש חייבים. הגיע הזמן שניפטר מהדברים האלה, זה טוב גם לכם וגם לכלל, אלא אם כן יש סיבה. אני יודע שאתם לא תדעו לתת לי את התשובה, אבל אני רוצה להזכיר שבפעם האחרונה שהוועדה הזאת התכנסה עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, יושב-ראש הוועדה ביקש לקבל הסטה של 100 מיליון שקל לטובת בטיחות בדרכים ועד היום עוד לא קיבלנו. גם היתה לנו פגישה עם המנכ"לית של המשרד. אני מאוד מעריך את יושב-ראש הוועדה הקבוע, שנכנס לעניין ונאבק עליו. אני מניח שאין לכם בשורה בנושא הזה, זה גם לא עניינכם, אבל חשוב להזכיר כל פעם שיהיה משרד התחבורה, שאנחנו על זה ואנחנו לא מתכוונים לוותר, בוא נגיד ככה. אפשר להצביע על תקנה 2 וגם תקנת התחילה.

הייתה התייעצות סיעתית, היו רביזיות, הצבענו להפיל את הרביזיות... הצבענו, אנחנו בעד פה אחד. למען הסדר הטוב, תקנה 2 ו-3 גם יאושרו.

כל התקנות עברו ואושרו. אנחנו רוצים את הדין וחשבון עד האחד בפברואר. תודה רבה ובהצלחה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:40.